אנחנו פותחים את ישיבת הועדה המיוחדת לענייני החברה הערבית, והיום העניין הוא שקשור לאיכות הסביבה.

אנחנו כמובן נדגיש את הנושא הזה, בחברה הערבית אבל שוב אני אומר, המרחב הוא משותף לכולנו ולכן היבטים שונים בנושאים שאנחנו נציג הם כלליים. זה כמו תופעת